היום יום שלישי, ל' בשבט התשפ"ב 1 בפברואר 2022. 1 בפברואר זה תאריך חשוב, זה היום שבו חיילי צה"ל מקבלים שכר מוגדל ב-50%. אני חושב שיש פה קונצנזוס שהדבר הזה מאוד מאוד חשוב. זו הבטחה שלנו שעמדנו בה. אתמול בלילה העברנו בקריאה שנייה ושלישית חוק שמבטל את המס על העסקת עובדים זרים, חוק מאוד מאוד חשוב. היה כאן במשך שנים מס לא הוגן, לא רלוונטי, הזוי, והצלחנו לשנות את זה. זו בשורה להרבה מאוד עסקים, אני מקווה מאוד שגם בשורה לצרכנים. עכשיו אפשר לצפות גם מענף המסעדנות, גם מענף המלונאות וגם מהתעשיינים להוריד את המחיר ללקוח הקצה. אתמול היה אירוע מאוד מביש במליאת הכנסת שאני לא יכול שלא להתייחס אליו. בדיון על שני החוקים האחרונים שנשארו על סדר היום נכחו ארבעה חברי כנסת מהקואליציה וארבעה חברי כנסת מהאופוזיציה. שלושה מהם היה מקוזזים, רק אחד היה יכול להצביע. ב-03:30 בבוקר חבר הכנסת דודי אמסלם ביקש הצבעה שמית על אחת ההסתייגויות.

אנחנו חברי כנסת, אבל יושבת מזכירת הכנסת, יושבת הסגנית שלה, יושבים סדרנים, יושבים עובדי קפיטריה ומחכים שדודי אמסלם יתרצה מהגחמות שלו וירגיש שהוא מספיק מתעלל בנו. הוא לא מתעלל בנו, אנחנו חברי כנסת, אנחנו באים לפה לעבוד ואם צריך להיות כל הלילה נהיה גם כל הלילה, אבל מה אשמים העובדים? אין שום ספק שהפיליבסטר זה כלי חשוב בידי האופוזיציה, אבל בכלי הזה צריך להשתמש למען מטרה מסוימת. באירוע הזה לא הייתה שום מטרה. המטרה הייתה אחת ויחידה להתעלל. במקום להתעלל בנו, הוא התעלל בעובדים של הכנסת. זה מהלך פסול, מהלך הזוי, ואני מקווה מאוד שיושב-ראש הכנסת ינקוט בצעדים כנגד התופעות האלו שיש שלושה ח"כים שמפעילים הצבעה שמית עם 20 חתימות. הבוקר עובדי הכנסת באו לעבודה, כשיש לי יסוד סביר להניח שדודי אמסלם לא.

שלחיילי צה"ל התוספת בשכר היא דבר מבורך, ויישר כוח לכל מי שעשה ועמל. אלכס, תודה שהובלת כאן בוועדה ועשית דברים טובים למען חיילי צה"ל. אמנם ה-1 בפברואר הוא טוב לחיילי צה"ל, אבל יש אזרחים במדינת ישראל שהיום מתחילים לשלם יותר יקר על המחייה, יותר יקר על החשמל, יותר יקר בחיים

הוועדה קיימה 24 או 29 דיונים על העלאת מסים. המסים שהעלינו על השמנים לא קשורים לבריאות.

כי אנשים לא שותים את זה. כשהעלינו על החד פעמי, זה היה בשביל החיות, לא בשביל בני אדם. הגשתי בקשה לדיון מהיר על הפיצוי לעסקים, על הפיצוי לתיירות הנכנסת. הגשתי את הבקשה לדיון לפני חודשיים, אפילו יותר, וגם אמרתי שאין לי בעיה למשוך עוד קצת, אבל עכשיו המצב מחייב להביא את זה. יש עוד דיון מהיר שהתקבל לגבי הכספומטים, על כך שהבנקים ממשיכים לקחת עמלות אחרי שכבר ביטלו. בוא נזיז את המסים, בוא נראה לאזרחים שאנחנו, קואליציה ואופוזיציה, איתם. יש דברים שאין עליהם מחלוקות בינינו. יוקר המחיה הזה לא טוב לממשלה, לאזרחים, לקואליציה ולאופוזיציה. אנחנו רוצים כולנו לעזור לאנשים לקנות את הלחם שלהם בכבוד, שלא יצטרכו להחליט אם לקנות תרופה או לחם. אני קורא לך, אדוני היושב-ראש, בוא נקיים דיון מעמיק כך שלקריאה שתצא מפה יהיו שיניים ונוכל לעשות טיפול שורש ביוקר המחייה. הוועדה הזאת עשתה ויזמה כמה צעדים מאוד מאוד חשובים בכל הנושא של סיוע לעסקים, ללא כל קשר לחקיקה שעברה פה, אם חקיקה ממשלתית או חקיקה פרטית. בעקבות הבקשה של הוועדה, רשות המסים פרסה את החזר המענקים שאנשים היו צריכים לשלם עד אמצע שנת 2023. בעקבות הבקשה של הוועדה, המע"מ על החודש הנוכחי נדחה ב-10 ימים. כל התיקונים והשינויים שעשינו בחוקים שהובאו, המטרה שלהם הייתה להיטיב עם העסקים. על הנושא של יוקר המחייה אין מחלוקת, אתה צודק. יש באמת התייקרות מאוד מאוד משמעותית במשק. גם הממשלה וגם הכנסת מחויבות לפעול כדי לבלום את הדבר הזה. אתמול בערב היו שתי יצרניות מזון שהודיעו שהן לא מעלות את המחירים, שהן אפילו מורידות את המחירים, כשכל זה תוצאה מלחץ תקשורתי וציבורי ומלחץ שלנו כחברי כנסת

יש עוד צעדים שצריך לעשות שאנחנו נעשה. אין ספק שבסופו של דבר צריך לשפוט אותנו על המעשים.

בנושא הזה של יוקר המחייה אין קואליציה ואין אופוזיציה, רק צריך לזכור שאנחנו מתמודדים עם משק מאוד מאוד ריכוזי, עם הרבה מאוד מחסומים בתחרות. מאז שנבחרנו וקיבלנו את המושכות, כל הפעולות שאנחנו עושים הן קודם כל בשביל לפתוח את המשק לתחרות. העברנו פה כמה רפורמות מאוד חשובות - חלק תיכנסנה לתוקף במהלך המחצית השנייה של 2022 כמו הרפורמה בייבוא, רפורמה מאוד מאוד משמעותית. עזוב את הרפורמות, אני מדבר על דברים פשוטים כמו המס על הבלו. בוא נוביל משהו. שרת האנרגיה קארין אלהרר התחייבה לפני חודשיים או שלושה במליאה שלא תהיה עליית מחירים בחשמל.

לא סופרים אותה? אתם כממשלה יכולים להפעיל את השוט שלכם. נשקלים צעדים בנושא הזה, בכיוון הזה. עזוב נשקלים, בינתיים אנשים משלמים. אני לא יודע כמה זמן מס הבלו לא השתנה.

להבין שמחיר הדלק תלוי במחיר הנפט בעולם. לא הייתי ממהר לשחק עם שיעורי המס כל כך מהר, צריך לשקול צעדים נוספים. אני מצפה שהממשלה, ששר האוצר ושרת האנרגיה לא ישלפו כאלה פתרונות מהמותן, כי יש לפתרונות האלה כל מיני השלכות ארוכות טווח. צריך לחשוב בכובד ראש מה עושים ואיך עושים. אין ספק שיש מלחמה אמיתית כנגד יוקר המחייה, אני בטוח שבסופו של דבר ננצח. אני רוצה להתחבר למה שינון אומר. יצא לי שבוע שעבר, כשהייתי מאומתת, לראות הרבה ועדות, וראיתי דברים שאנחנו צריכים לטפל בהם רוחבית. היה דיון בוועדת כלכלה על תקציבים ועל מודרי אשראי, כשבמקביל היה דיון על ילדים שנושרים ממערכת החינוך בצורה פורמאלית ובלתי פורמאלית. היה גם דיון עם הממונה על הביטוח ושוק ההון וכל מיני גופים שמסבירים על חוסר היכולת של משקי הבית לנהל משק בית. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עושים עבודה רוחבית שמתחילה מגיל בית ספר, איך אנחנו מלמדים בכישורי חיים לא רק "אל תכה זה לא יפה", גם איך נותנים כלים, איך אחרי זה החיילים לא מסתבכים עם המענק שהם מקבלים, איך מתכננים משק בית לזוגות, איך לא מגיעים לחדלות פירעון. את הנושא הזה של התרבות אנחנו חייבים ללמד, וחשוב לי להגיד את זה דווקא ביום המשפחה. אני רוצה להביע מחאה על כך שהיה יום האישה, יום האם, אבל לקחו והפכו אותו ליום המשפחה. לא חסרים ימים בשנה, אפשר למצוא עוד יום. אנחנו שמרנו על יום האם. יש יום האישה הבינלאומי בעוד חודש. יום המשפחה הוא לא במקום יום האם. מדינה שמקדשת את הילודה שלה שתכיר בבקשה את הרחם. אנחנו צריכים לחשוב,

איך אפשר להוביל חשיבה רוחבית כממשלה, איך שמים תקציבים בכל המקומות כדי לתת כלים לאנשים להתמודד עם החיים הכלכליים הלא פשוטים שיש לנו. דיברתי אתמול עם עובדי צוותי הקרקע של נתב"ג שלא נמצאים במתווה. מדובר על כל הגופים הפרטיים, וזה מעבר לשירותי ה-VIP שאנחנו מכירים, שמספקים את הרכב שגורר את המטוס, מעסיקים את הדיילים, אבטחה. הם אומרים שהם מחוץ למתווה ושקיצצו 50% מהעובדים שלהם.

יודעת שהם ניסו לפנות לאוצר אבל עדיין לא קיבלו תשובה.

בגלל מיליון סיבות אחרות שאנחנו בודקים. אני חושבת שהוועדה צריכה לבדוק מי לא נמצא במתווה, במיוחד מענף התעופה שהוא ענף מאוד מאוד רחב, מאוד מאוד גדול, עם הרבה מאוד עובדים. עד כמה שניסינו להשתלט על המקסימום, עדיין יש כאלה שנותרו מחוץ, במיוחד הקטנים. אם בסך כל החברות האלו היו 2,000 עובדים, היום יש שם 1,000. ליברמן לא שלח אותם להחליף מקצוע? הייתה הבטחה של האוצר עוד בקדנציות קודמות בנוגע לקרן למודרי אשראי. זאת הבטחה שחזרה על עצמה. אני זוכרת שדיברתי על זה עם משה כחלון לפני כמה שנים טובות. היה דיון. ביוני זה צריך לצאת לדרך עם מנגנון פיקוח. לא רק זה, גם יש תביעה להגדיל את הקרן מחמישה מיליון ליותר. אני לא דואגת לסל, אני דואגת לדרך. ניהלתי חברה יותר מ-10 שנים. עוד לפני הקורונה זה היה סיוט בירוקרטי, סיוט תזרימי, סיוט ניהולי. זה באמת נורא קשה לנהל חברה במדינת ישראל, לנהל עסק. בתקופת הקורונה זה עוד יותר קשה. גם הטוב שאנחנו מנסים לתת, אם זה הקרן למודרי אשראי,

גורר בירוקרטיה והתעסקויות. לבן אדם שצריך לרדוף אחרי הלחם אין זמן לזה. אם הוא עסק קטן או עצמאי אין לו גם הרבה פעמים את הכלים לזה,

עוד נוטריון. זאת התעסקות שהיא לא נורמאלית, במיוחד למדינה שמגדירה את עצמה כסטארט אפ ניישן. אנחנו צריכים שהסטארט אפ ניישן ירד לאזרח, ירד לעסק.

יודעת למה? כי הם טוענים שהם לא מרוויחים מזה. הרווח ממשקי הבית בבנקים שהוצג פה הוא מטורף. מצד שני, בחלק הקטן שהם צריכים לאותו משק - - שמעתי על משהו יותר נורא שהבנקים עושים - הם ניצלו את הנושא של הקורונה כשהמחזור העסקי של העסק ירד כדי לומר, "אדוני, מכיוון שהמחזור שלך ירד, אני אצמצם לך את מסגרת האשראי". כשהאדם אמר, "אבל אני לא עובד, חכו שנייה", אמרו לו, "או שתיקח הלוואה לסגור עכשיו 50% ממסגרת האשראי שלך בבנק, או שאנחנו מוציאים נגדך מכתב ומצמצמים לך". תשמעו, זאת מכת מוות לעצמאים ולעסקים. אני אגיש על זה דיון מהיר. אפשר גם בלי להגיש. אם אתה מוכן, אפשר לעשות את זה יותר מהר. אולי ניתן לקיים דיון בשבוע הבא.

אתמול העברנו עודפים משנה קודמת לקרן להלוואות

שם

יש עלייה דרסטית בלקיחת הלוואות מהשוק האפור והשחור. דיברתי על זה עוד בקדנציות הקודמות, עוד בתחילת תקופת הקורונה. המשמעות היא שארגוני הפשע מרוויחים מהקורונה. אני מבינה למה עד היום המדינה לא כל כך רצתה להתעסק עם השוק האפור. יש המון מסעדנים, המון עצמאיים שבלית ברירה, ואולי בגלל שהיו צריכים כסף בשביל אוכל או כסף כדי לכסות איזה שהוא חוב שלא יסנדל אותם לגמרי, עשו את הצעד הנוראי הזה. זה מעגל שאין לו סוף. אם נכנסת לשוק הזה, נגמר הסיפור. ראיתי פרסומת בטלוויזיה לעסקים שאולי לא יודעים שהקרן הזאת בערבות מדינה קיימת. הקרן קוראת לעסקים להגיש בקשות להלוואות. מי שלקח את ההלוואה, יכול לפרוס אותה, יכול לקבל גרייס. הקרן תמשיך לפעול מעבר לחודש פברואר, לפי מה שתוכנן, ככה שמבחינת הנושא של נזילות מנסים לתת פתרונות. תשלומים על החזרי מע"מ ומס הכנסה משנה שעברה,

כבר עכשיו אנשים יכולים לקבל את הכסף הזה, בסביבות 600 מיליון שקל. מוסר התשלומים של המדינה בתקופה הקרובה הולך להשתפר באופן דרמטי כך שכל הספקים שעובדים עם הממשלה יקבלו את הכסף שלהם באופן מידי, לא בשוטף פלוס.

שאנחנו מנסים לעשות עכשיו זה לפתור את בעיית הנזילות לעסקים הקטנים והבינונים. ברגע שיהיו לנו נתונים נראה איך אנחנו גם מסייעים באופן יותר אפקטיבי.

בינתיים אתם משתמשים רק במנגנוני הסיוע שלנו, מתקופת הממשלה שלנו. אתם הפחתתם מנגנוני סיוע, לא הוספתם אף מנגנון אמיתי שיכול לסייע לעצמאיים. אני אזכיר לך שבמשך כל כך הרבה שנים העצמאיים נלחמו בשביל שיכירו להם בימי מחלה וימי בידוד - זה תמיד היה מס שפתיים של כולם - ועכשיו זה קרה.

יש מימון לימי בידוד.

העצמאים קיבלו פיצוי על קיטון במחזור בהתאם להוצאות ולהכנסות של העסק, וזה שיקלל בתוכו את הכל. לתת רק על ימי בידוד ולא על מחזורים זה לעג לרש. אתה כרגע לא יודע מה המחזורים. כל חודשיים בדקנו והשווינו לשנה קודמת. עבר רק חודש. היה את הגל הרביעי שלא נתתם כלום. בגל הרביעי היו נתונים מאוד טובים לעסקים, מאוד טובים לכלכלה. לא הסכמתם אפילו לבדוק. לא אכפת לי מה היה. עכשיו אתה אומר שתפצו על ירידה במחזורים? עכשיו נמצא את כלי הסיוע הממוקדים והנכונים כדי לסייע לעסקים שנפגעו. תפצו עסקים על ירידה במחזורים? זאת בשורה. אני לא יכול להשלים עם המצב שעסקים שקיבלו מענקים ביתר נמצאים במצב שהיום הם צריכים להחזיר. אני לא רוצה לחזור על הטעות הזאת, אני חושב שזאת טעות מאוד מאוד גדולה. במהלך המחצית השנייה של חודש פברואר נתחיל לקבל את דיווחי המע"מ של אלה שמדווחים חד חודשי. אנחנו פועלים כדי לנסות לבדוק לאלה שמדווחים דו-חודשי, לבדוק מקדמות מס הכנסה שהם שילמו עבור חודש ינואר כדי שתהיה לנו תמונה הרבה יותר מלאה, ורק אז נבחן איזה סיוע צריך לתת. מה עושים עם עסקים עונתיים? צריך להשוות חודש לחודש. או להשוות לממוצע השנתי. צריך לעשות ממוצע שנתי, לשנות את החוק. יש התאוששות מאוד משמעותית בכל מה שקשור להוצאות כרטיסי אשראי בשבוע האחרון. צריך לשים לב שכרטיסי אשראי זה אשראי, זה יכול לבוא בגלל שאין תזרים. לא, זה אשראי קמעונאי. אני רוצה לעבור לסעיף הראשון על סדר היום: הצעת חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון מס' 7), התשפ"ב-2022. מדובר בבשורה מאוד מאוד משמעותית. נראה לי שזאת הפעם הראשונה שהוראת השעה הזאת נכנסת לתוקף לארבע שנים, לא לשנתיים. אני רוצה לברך את חברת הכנסת נירה שפק שדחפה לדבר הזה, שהובילה את הסיפור הזה. בכל הנושא הזה של הטבות מס יש לכל אחד הרבה מה להגיד, וגם לי. הנושא של העיר אשקלון מאוד מאוד חשוב לי, אבל יש הרבה מאד בעיות סביב הסיפור הזה, בעיקר בנושא של שוויון אל מול ערים נוספות שגם נמצאות תחת אש. לא ויתרתי על הסוגיה הזאת, אני ממשיך לנסות להוביל את המהלך הזה. אני מבקש שהחוק שמונח בפנינו כאן יעבור מהר ככל שניתן, אנחנו נמצאים ב-1 בפברואר. כרגע המצב בעוטף הוא כזה שאנשים רוצים שהחוק הזה יעבור כדי שיוכלו לשלם את השכר ולהתנהל על פי אותן הטבות מס שהם כבר קיבלו. כל הדברים הנוספים שקשורים להרחבת הטבות מס באזורים אחרים יש פה הרבה מאוד רצונות שאני בטוח שהם כולם רצונות טובים וכוונות טובות, אבל המקום של זה הוא לא עכשיו, לא בדיון על החוק הזה. נירה שפק, בבקשה. האמת היא שאני באמת מתרגשת. קוראים לזה אמנם הטבת מס,

קשה לקשור את המילה "הטבה" לחיים בעוטף עזה, או בעוטף כפי שאני קוראת לזה. במשך 20 שנה גדל דור בעוטף שקוראים לו דור הקסאמים. אלה ילדים שנולדו למציאות מסוימת. הם מכירים את עצמם רצים לממ"ד, הם יודעים ש-15 שניות זה הזמן המקסימאלי כדי להיכנס למרחב מוגן. בחלק מהישובים יש אפילו טווחים שאין לנו לתת מענה, זה פחות מ-7 שניות. הילדים האלה לומדים צבע אדום, יודעים מתי זה בום שריקה, מתי זה שריקה בום. הם יודעים שלפעמים לא יהיה צבע אדום והם יצטרכו לרוץ כי הבום הראשון היה ויבואו עוד אחריו. עכשיו זה נראה לכם שגרה, שאין מבצע, שאין כלום, אבל אין שגרה, אנחנו כל הזמן עם האוזן. אנחנו שומעים של מי הזמזום מעל האם זה של מזל"ט, האם זה של רחפן. כשעושים הליכה מסביב לקיבוץ, במושב או בעיר תמיד יש את האוזן הקשובה ומסתכלים. כשאני עושה הליכה סביב כפר עזה, שזה לא קורה הרבה, אני יודעת שכשבסג'עייה ממול יש אזור לא מואר אני צריכה לחזור הביתה. אני מכירה את האורות בכפרים ממול. זאת המציאות שחיים בה אנשי עוטף עזה. כשאני מגיעה הביתה בלילה אני עדיין, למרות שיש לי ילדים גדולים, עוברת בין כל החדרים ועושה את המסלול עד לממ"ד כדי לראות שאין נעל זרוקה בדרך,

בצבא קראנו לזה סגירת משטחים. אם אחד מאיתנו נכנס למקלחת ולא פרס מגבת, השני פורס מגבת כדי שכשנרוץ לא ניפגע מזה. אלה החיים בעוטף. החליטה המדינה שבישובים סמוכי גדר מ-0 עד 7 תהיה הטבת מס של 20%. הכסף הזה הוא גם הטבה שניתנת לצורך התנהלות, הוצאות שאין לאחרים כמו טיפולים נפשיים,

להראות שמישהו זוכר אותי, שמישהו מטפל בי, שאני יכול להתקדם באזור כזה. אני חושבת שזה משהו שאנחנו צריכים להיות גאים שאנחנו עושים אותו. ההטבה בשיעור 20% היא עד תקרה של 241,080 שקל. העלות של הארכה של זה לארבע שנים, כפי שהציג לי האוצר, היא 90 מיליון שקל. זה יפה, אני גאה בכל שקל שאנחנו שמים שם. אני מודה לחבריי שרצו להגיש הסתייגויות אבל הסירו אותם. עוד לא הסרנו. ב-1 לחודש,

היו צריכים להיכנס במשכורות ההטבות האלו לתושבי עוטף עזה והן לא נכנסו. לאנשים שלקחו משכנתאות, לקחו הלוואות, עשו דברים, הכסף הזה חסר. אולי ההטבות האלו ייכנסו לאלה שמקבלים משכורת ב-10 או ב-15. זאת הוראה שפג כבר התוקף שלה. זאת הטבה שאנחנו נלחמים עליה, שאני נלחמת עליה. אלכס עוזר לי, איווט עוזר לי, כולם עוזרים, כדי שרשות המסים כבר תוכל לשחרר את זה ואנשים יקבלו את הכסף מהר. אני רוצה שהיום או מחר נצליח להביא את זה למליאה. אני מבקשת מהאופוזיציה להגיע להסכמות ולהעלות את זה, כדי שאנשים יראו שיש להם את הטבת המס הזאת. לי יש עמדה מורכבת לגבי מפת הטבות המס במדינת ישראל. אני חושב שאנחנו צריכים לבחון ואולי גם לבנות אותה מחדש. אם יש מקום ואזור שאני חושב שלכולנו אין שום הסתייגות לגבי הצורך בהטבה הזאת זה העוטף. חבל שלא העברנו את זה לפני מספר שבועות. אנשים יקבלו את ההטבה במשכורת הבאה, רטרואקטיבית מחודש ינואר, כי ככה בנויה מערכת המס במדינת ישראל. אני רוצה לברך גם את משרד האוצר וגם את חברתי חברת הכנסת נירה שלא ויתרה, שדחפה, שדיברה איתי שוב ושוב ושוב, ואני מקווה שהבוקר נאשר את זה ונביא בשורה לתושבי העוטף. למרות דברי הפתיחה שלך,

שאי אפשר להשאיר את הוואקום של אשקלון ריק לגמרי בלי איזה שהוא כיוון לעתיד או משהו. אני נפגש שם עם ראש העיר, נפגש עם התושבים. הם מחכים שנממש את מה שהתחייבנו להם. אני מבין שיש בעיות, שזה קשה, אבל צריכה לצאת אמירה שאנחנו לא מרפים מהעניין הזה. אמרתי במפורש שאני לא מרפה. הדבר הזה צריך לבוא לשולחן הוועדה פעם בחודש או פעם בשבועיים עד שנגיע לפתרון. נביא לכאן את כל מי שצריך. קצת צרם לי לשמוע את נירה מציגה את המצב קצת שחור בעוטף.

כאילו מסכן מי שגר שם.

זאת הייתה ההרגשה שלי. אני ואתה גרים בעוטף, אנחנו באים מאזור מפותח עם ערבות הדדית,

עם כלניות, עם הרבה דברים, אבל צריך לתת את השיפוי הרלוונטי. לזה אני מסכים. זה לא קשור לזה שהעוטף פורח, שיש שם אנשים שגאים להיות כיפת הברזל של מדינת ישראל. הם נמצאים שם לא בשביל הטבת המס, אבל הם צריכים את הטבת המס כדי שבסבב מלחמה כלשהו חלק מהם לא יעזוב את המקום. אנחנו צריכים לשפות את אלה שמגינים על מדינת ישראל. כואב לי שבתקופה הזאת שאנחנו מאשרים את המשך ההטבות הישוב החדש שהיה צריך לקום בשדות נגב, היישוב שאיילת שקד וכל מיני שרים וראש הממשלה התגאו שהם מקימים,

לא מאשרת. חסרה הגושפנקא הסופית כדי לצאת לדרך. זה משהו טכני שהם תוקעים. אני לא יודע למה הדבר הזה קורה. יישוב חדש זאת בשורה מאוד גדולה. חבל שזה לא התבצע, למרות שזה כבר התחיל הרבה שנים קודם. אני מקווה מאוד שזה ייפתר ממש בימים הקרובים, אחרת זה לא נראה טוב. היישוב הזה לא התחיל עכשיו. זה יישוב שנתקע כבר כמה שנים.

דווקא הממשלה הזאת הרימה את הכפפה לעשות אותו. זכיתם שבמשמרת שלכם תברכו על המוגמר, אבל כרגע זה עדיין תקוע.

אני מברך אותך על החוק הזה, אני מברך את יושב-ראש הוועדה, זאת עוד פעולה טובה. שיהיה בהצלחה לכולם. אני מברכת אותך, נירה, על החוק החשוב הזה. כמישהי שהעבירה כבר חקיקה לגבי הטבות מס אני יודעת שזה לא דבר פשוט. אני חושבת שצריך לקחת את מפת הטבות המס של ישראל באופן כללי ולשנות את הקריטריונים. בעוטף עזה ההטבה היא לאו דווקא בגלל שאין כסף, אלא כעידוד מסוים. הקריטריונים היום הם לא רלוונטיים למה שהמדינה רוצה. זה כלי שאנחנו לא משתמשים בו היום בצורה נכונה. בסוף זה כלי שאנחנו צריכים לבחון בצורה כוללת ורחבה, אחרת אנחנו עלולים לייצר הטבות מס ליישובים שלא צריכים את זה, לפספס ישובים שמאוד צריכים את זה, ולפספס אזורים שלמים שאנחנו רוצים לחזק לאו דווקא כלכלית אלא חברתית. אני בהחלט מעודדת דיון כדי לפתוח סוף סוף את המפה הזאת. אני חושבת שלא פותחים אותה בגלל סיבות פוליטיות.

הוועדה הזאת והממשלה הזאת צריכות להיות המבוגר האחראי כדי לשים סוף,

לשנות את הקריטריונים, להבין מה אנחנו רוצים ולהתחיל לפעול. הרי בסוף מדובר במדיניות של הממשלה. הטבות המס אמורות להיות נגזרות מאזורי עדיפות מסוימים, מכל מיני יעדים שהממשלה שמה בפניה. אני מסכים גם איתך וגם עם ולדימיר, יש הרבה מאוד עיוותים

השאלה למה לא לעשות הוראת קבע.

מקווים ומצפים שלא נצטרך. גם אם האיום יוסר מגיע לשפות אותם על הזמן שהיו, לכן אפשר להפוך את

אולי באמת הגיע הזמן לעשות הוראת קבע.

הייתי מבין את העמדה אם היינו מציעים הטבה לשנה, אבל כשמאריכים לארבע שנים המשמעות היא שמחר לא תהיה מציאות אחרת, סביר שהמציאות לא תשתנה. זה נכון, אבל משנת

הישובים שמובאים בצו סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי הם: דורות,

אוהד, תלמי אליהו, שדה ניצן, נווה ובני נצרים. ראש מועצת שער הנגב, בבקשה.

זה לא עניין של אם יהיה, זה עניין של מתי יהיה, כשזה יכול להיות מחר או בעוד חודש. שער הנגב צמחה בעשור האחרון מ-5,200 תושבים ל-9,500 תושבים,

מדובר על אנשים שהולכים להשתקע באזור.

מיטיבים ומשפים את אלה שבחרו להיות,

תמיר עידאן,

אני שומע את הדיון מההתחלה ואני ממש מתרגש לראות את הקונצנזוס ואת האמפתיה שיש לכם כלפי מה שקורה

עברנו את כל הוועדות, כולל את המועצה הארצית לתכנון ובנייה, ואנחנו חייבים לקדם את הדבר הזה. ביום שישי הקרוב אנחנו מתחילים את "דרום אדום" ואני מזמין את כולם לבוא לראות את הכלניות ואת הצמיחה

אני מעלה בהתרגשות את הצעת החוק לסיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון מס' 7), התשפ"ב-2022.

מי נגד?

ההצעה אושרה פה אחד ותונח במליאת הכנסת לקראת ההצבעה לקריאה שנייה ושלישית. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.